בוקר טוב, הסעיף הבא על סדר-היום: קביעת סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת הכספים 2023 בהתאם לסעיף 11ב לחוק שרותי הדת היהודים (נוסח משולב) התשל"א-1971. מי מציג את קביעת סכום ההשתתפות, את אחוזי ההשתתפות?

אני מקדם בברכה את מנכ"ל המשרד לשירותי דת. זאת ההזדמנות הראשונה שאתה נמצא בהופעה פומבית בוועדת הכספים, כדי

שתצליח, כי יש אתגרים רבים שעומדים בפני המשרד לשירותי דת. אנו רואים בארץ את החסר

במקומות רבים שאתה ודאי מכיר אותם. הדרך להגיע לפתרון רצופה מכשולים רבים ובעיות קשות. אנו נעמוד לצדך על מנת שתוכל להצליח בתפקיד הזה כי בתפקיד הזה הצלחתך היא הצלחתנו. יש עוד דברים שנעסוק בהם גם עכשיו, זה מימון המועצות הדתיות, ותכף נראה מה אנו עושים בעניין הזה. הניסיון שלנו בעניין הזה הוא ניסיון רע. זה לא פעם ראשונה שמתקיים פה דיון. כל שנה מתקיים פה דיון, ואנו בעניין הזה. לא הצלחנו לשנות את הדרך הזו, שתכף נדבר עליה. אני הגשתי הצעת חוק שהייתה בוועדת שרים לחקיקה השבוע ביום ראשון וכמובן ועדת השרים דחתה את זה בשבוע. אה, שבוע הבא זה יאושר? לכאורה. נקיים את הדיון קודם בבקשה שלכם. בבקשה, המנכ"ל. אני מצטרף לברכות לידידי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת המכובדים. תודה רבה על המילים החמות, אדוני היושב-ראש, ואנחנו באים למשרד אחרי תקופה מאוד קשה שעברה על המשרד הזה גם ברמה הלאומית כמדיניות מה חושבים על הדת ויותר כמדיניות איך לחסל את תופעת המועצות המקומיות לגמרי. זו הייתה המדיניות של השלטון הקודם. גם לא נעלם מעיניי הדיון שהיה שנה שעברה, ומקווה שהדיון כלפינו השנה יהיה יותר לפחות ברוח שמבינים שאנו בהחלט רוצים את מה שכבודו רוצה. אכן, המשרד מנסה בחזרה גם לשקם את העבודה, ואני חושב שהאוצר השנה עשה מאמץ לבוא לקראתנו בכל מה שאפשר בנושאים התקציביים. גם בנושאים הקואליציוניים הייתה הירתמות של כולם לגבי מבני דת. אני מציע שתשבח את האוצר בסוף הישיבה אחרי שנדון במה שמציעים לנו. אל"ף, חייבים לישר קו.

אדוני היושב-ראש, השר שלנו במסגרת ההסכם הקואליציוני אני לא מתערב בנושאים פוליטיים אבל אני יכול לתרגם מה היה במסגרת ההסכם הקואליציוני של ש"ס, אני חושב שגם אצלכם היה, אכן סעיף תקצוב המועצות היה חלק בלתי נפרד מההסכם. אני יכול להציג בפניך את העמוד הרלוונטי שהיה בנושא ההסכם הקואליציוני שדנו מול האוצר והמשמעויות שלו בנושא התקצוב ל-75-25. לא שזה לא נדון. לצערנו המשמעות היא לבסיס 275 מיליון שקל. באנו למקבלי ההחלטות, ואמרנו את סדרי העדיפויות שצריך להיות מבחינתנו. לצערי לא יכולנו להשיג את כל העוגה. מה היה קודם תקציב המשרד, ומה היום? עמדנו בשנה שעברה על 219 מיליון שקל בבסיס כמדומני. 230. גמרנו פעמיים, פעם אחת סיכמנו על 247 מיליון שקל לבסיס. יש לנו עוד תוספות של 14.5 מיליון לשנה לעדכוני שכר לבסיס, שנה הבאה 59 מיליון שקל לבסיס, עדכוני שכר ותוספות תקנים גם של רבני מושבים, שכונות ורבנים אזוריים ותוספת שכר לבלניות, משמעותי מאוד גם לשנה הזאת. תוספת? תוספת שכר לבלניות. בלניות אנו אף פעם לא עוצרים. מקווה שנפתח תמיד מביאים בלניות. אחרי זה שוברים את הראש מאיפה. השאלה, האם הבלנית גם זה היה פה בכמה דיונים מקבלת את אותו שכר שקיבלה קודם? ואם פתחו מקווה, יש עוד בלנית. אבל הבלניות כולן, גם הוותיקות, מקבלות אותו שכר או מגדילים את שכרן? פה היו דיונים על שכר הבלניות שהוא הנמוך ביותר בשירות המדינה בכלל. זה השפיע באופן ישיר, בעיקר במקומות שהם יותר חילוניים, של אנשים מסורתיים - לא חרדים, לא במקומות של אנשים דתיים זה טבעי, אלא במקומות של אנשים מסורתיים שרוצים ללכת למקוואות והיו שם בלניות שנשבר להן מהחיים. לא מקבלות כסף, אין להן כוח להיות וכך זה נראה.

מחמם את הלב לשמוע גם אתכם. זה נאמר פה כבר שנים. אני מקווה שכשיהיה הסכום, נגיד את זה לפרוטוקול. יש סכום שאף אחד במשק תוספת לבלניות הישנות כפי שהוסכם. אני לא יכול לומר את זה כי עוד לא גמרנו את זה ואנו משאירים את זה יש שר שצריך להציג את זה, שמקבל את ההחלטה יחד עם הממונה על השכר. התוספות שיהיו מעבר לשכר.

מקווה שכשיהיה הסכום, נגיד את זה לפרוטוקול. נכון. מעבר להסכם השכר שמתגבש במדינה, לא קשור - תהיה תוספת שכר לבלניות, שאין אותו לאף מגזר,

באותה נשימה, אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר לך האגדה האורבנית כאילו הבלניות בתחתית השכר, אני חייב לנתץ אותה. אותו דבר נמצאים עם הקברנים, עם המטהרים. תלוי איפה. בכל מקום בארץ המטהרים, הקברנים הם באותה תחתית שכר, תחתית של התחתית של המדינה. שם אין מי שיתלונן. המתים לא התלוננו על הקבלן שלהם. מה הבעיה בשלושת הסקטורים האלה- - - בגמרא כתוב שבאים לנחם מישהו, ואומרים: גם אצלי היה לא מנחם. מה מנחם אם אתה מוצא פתרון, מדבר על מה שעשה. אתה מביא לי גם את הקברנים? אז נדון גם על הקברנים. הבלניות הן בתחתית המדרג של השכר במדינת ישראל. אל תיקח על זה אחריות. הפוך. אני למעלה מ-10 שנים והיא צודקת כי במקומות החילוניים, שם מגיעה בלנית זקנה שכבר עייפה, וצעירות לא באות כי השכר עלוב. אתה לא אשם בזה. אנו בך תולים תקוות. לכן אני אומר אנחנו סיכמנו עם הממונה על השכר תוספת שכר ענקית שאין אותה לאף מגזר במשק, מעבר להסכם השכר שהולך להיות, לא קשור, כלומר יהיה להם פעמיים תוספת שכר. רק במילה - גם בבלניות שבמועצות האזוריות? כי אתה מכיר את הבעיה של המועצות האזוריות - היא עובדת שעתית, ואם לא קוראים לה באותו יום? בכל הארץ. ההסכם יחול על כולם ללא יוצא מן הכלל, תוספת שכר. זה יהיה בשורה עצומה. אמרתי שאני מקווה שנוכל להביא בשורה עצומה גם למטהרים והקברנים. ינון, אני מצע שנחיה בתקווה. מצד שני, אדוני היושב-ראש, אנו נמצאים תכף ראומה ראש האגף והסמנכ"ל נמצאים פה, יציגו את הפרטים. אנו למעלה משמונה חודשים עם תקציב לא מאושר למועצות, הם עובדים 1 חלקי 12 של שנה שעברה שחלו עליו פלאטים, והמשמעות היא שנכון להרגיע שאנו מדברים יש עובדים במדינה שלא קיבלו שכר. אין הפרשות. ספקים הגישו תביעות ענק כנגד מועצות דתיות בכל רחבי הארץ כי כבר 5 ו-7 חודשים לא מקבלים ספקים את כספם. החלטתכם היום לאשר את זה הווה אומר שאני צריך לרוץ מכאן להחתים את שלושת השרים ולתת להם אישור תקציבי מחר בבוקר להתחיל לעבוד. אני מאוד מבקש שלפחות בדבר אחד יהיה שינוי משנה שעברה שנה שעברה השר הקודם קיבל שבוע אחרי. אני מקווה שיהיה לפחות שינוי בשלטון שנקבל אישור היום. תודה רבה. מי מציג את הבקשה? בבקשה.

בנינו את אמות המידה לשנת 2023 למועצות המקומיות. השינוי היחיד שעשינו משנה שעברה זה לאחר שהבנו שאנו לא רוצים לייצר זעזועים במשק ולרשויות המקומיות, הגדרנו את אחוז השינוי בסכום ההשתתפות של הרשויות המקומיות ל-5%, ואז אם רשות מקומית אחוז ההשתתפות שלה היה אמור לעלות מ-50% ל-70%, מנענו ממנה את העלייה הזו. גידרנו את זה עד 5% כדי לבוא לקראת הרשויות המקומיות. לא הבנתי. אחוזי ההשתתפות של הממשלה והרשויות המקומיות כמה זה? 40-60. לא השתנה?

לא השתנה. מה שאנו חייבים- - אני לא חייב מה שאתם חייבים. גם ליועצת המשפטית יש כמה שאלות. האוצר, הייתה פה התחייבות בוועדת הכספים. תסבירו לי, שאדע מה לענות לאנשים. עומד ראש רשות ואומר: אני מקבל השתתפות מהממשלה בשירותי החינוך או בשירותי הרווחה או בשירותי התחבורה, והממשלה נותנת לי 75%. אני ברשות המקומית, מה שאני צריך להשתתף אם בכלל יש מקומות שלא צריך אפילו להשתתף, אבל אם צריך להשתתף 75%. אומר אותו ראש רשות: מה זה הדתיים הגנבים האלה הגנבים, לא באמת. זו אמירה שאנו שומעים אותה למה פה אני צריך לתת 60%? וגם 70. היא אמרה ובצדק יש חלוקה, אני מכיר. אני שואל, למה הממשלה בשירותי החינוך משתתפת ב-75%, ובשירותי דת משתתפת ב-40%? כי יש להם מקורות הכנסה אולי. הם נותנים שירותים מסוימים. חשבתי,

גם מקורות הכנסה? את רוצה שאחזור על הסיפור איך הגיע 60-40? בשונה מהחוק הקודם, פה איני בקיאה בחומר. למה נהיה 60-40? בורג היה שר הפנים, היה שר הדתות. ישבו בקפה קסטל בתל אביב. המפד"ל הייתה בממשלה ואז אמרו: מי יהיה אחראי על המועצות הדתיות? בורג אמר: יש לי 60%, במרכז המפד"ל. חזני אמר: יש לי 40%. אז חילקו את הכסף של המועצות הדתיות. משרד הפנים 60% ומשרד הדתות 40%. אם הסיפור לא נכון, אי אפשר להתערב אבל זה סיפור אמיתי. אנחנו באופן אנכרוניסטי, יושבים היום בתקציב מודרני ואומרים: חינוך 75% ורווחה 75% ותחבורה 75%. רק הנושא של שירותי הדת נשאר שראש הרשות צריך לממן 60%. זה תיקנתי אותך,

זה מקומות נורמליים. ברשויות גדולות גם יותר מזה הרשות משלמת 70%, 75%. זה עוד יותר גרוע. לא נכנסתי לזה. אני מכיר את זה.

זה בא למצב שראש עיר גדולה, אחרי מה שהמשרד עושה, אומרים: לא אשלם 75%. הרבה פעמים צריך ללכת לוועדה פריטטית וממילא לא יוצא מזה הרבה. אבל העיקרון שלך הוא 60-40. לגדולות אתה עושה 75%, ולקטנות אתה עושה פחות מ-60%. בסך הכול זה 60-40. אדוני משרד האוצר, תשובה. הייתה פה התחייבות של משרד האוצר. ישבנו פה בחדר לפני שאישרתי. אמרתם ששנה הבאה. זה היה לפני 5 או 6 שנים. שנה הבאה תביאו 75%. תגיד לי למה אתם לא מביאים את זה השנה. היום אנו פועלים בהתאם להחלטת המחוקק. המחוקק קבע 60-40. דיברנו על זה גם שנה שעברה. ככל שהממשלה או הכנסת מעוניינת לעשות שינוי- - - הרב גפני, אפשר שנייה? לא תפסיד. יש פרוטוקול מ-14.3.22. יפתח עשהאל מאגף תקציבים: עניןי תקצוב המועצות הדתיות על ידי המדינה נקבע בחקיקה ראשית והמדינה פועלת לפי חקיקה לחוק שירותי הדת היהודיים. משה גפני: תשובה ממש עולמית. תשובה כזאת כבר לא נתקלתי המון שנים. היושב-ראש אלכס קושניר דאז: מה? לא שמעתי. ואז משה גפני שוב, ואז יפתח עשהאל: אחזור על תשובתי בשביל היושב-ראש. הממשלה בנושא תקצוב המועצות הדתיות פועלת לפי חקיקה ראשית שקבע המחוקק של 60-40, לעניין הבקשה לשינוי החקיקה זה עניין גדול שדורש בחינה מאוד מעמיקה. יש לה השלכות בעיקר תקציביות מאוד גדולות ושוב, זה דורש עבודת מטה מאוד גדולה. בקיצור, למה אתה שואל? אתן לך את הפרוטוקול וזהו. התשובה היא אותה תשובה וכל שנה יבוא אותו סיפור. מבטיחים לך שם, וכשמגיעים לפה לא. הסיפור הגלגל החוזר הזה 60-40, המחוקק. יש לי פה גם הסיפור פה של בורג.

יש רק תוספת לפרוטוקול הזה. מה שעשהאל אומר שהמחוקק קבע אני הבאתי חוק ועדת שרים.

האוצר, התנגדו.

האוצר בוועדה התנגד כי זה שירותי דת. למה חינוך כן ורווחה כן ותחבורה כן? למה שירותי דת לא? הוא עכשיו אומר שזה המחוקק קבע. הוא בא לוועדת שרים לחקיקה הוא, הכוונה האוצר, והתנגד לחוק. ביקשתי לנו את זה. זה נדחה בשבוע כי לא רצו לריב איתי. אבל אתם התנגדתם. איך אתה בא לפה ואומר: המחוקק? אני המחוקק, לא אתה. מה אתה אומר? אנחנו שיקפנו לממשלה שיש עלות תקציבית למהלך הזה של כ-215 מיליון. זה גם מה שאנו משקפים פה בוועדה. יש השלכה תקציבית להחלטה הזו של 215 מיליון, יש עלות תקציבית. חוק יסודות התקציב מחייב את הממשלה להביא לכך מקור אם היא מעוניינת לקדם את הצעד הזה, וזה מה ששיקפנו. אגב למה לא הסתכלתם על זה לפני שהגשתם את התקציב? הרי ידעתם שזה יבוא וידעתם שהרב גפני יעלה על זה. מה חשבתם, שאעבור על זה לסדר-היום והכול בסדר ואשתוק על זה? זו אפליה בוטה במדינת היהודים שלבלניות צריך לשלם משכורות רעב. מה התוצאה של זה שאין שירותי דת במדינת ישראל כמו שצריך.

באים אלינו בטענות לא אנשים דתיים. אני אשם בזה. אם אתה יושב-ראש ועדת הכספים, איך אתה נותן את זה? לא יודע. אני מסתכל בראי, אין לי תשובה. לא להאמין. החוק הזה עבר פעם אחת בקריאה ראשונה. אתם כל הזמן נלחמים נגד. למה אתם מפלים אותנו לרעה?

למה בחינוך אתם מעבירים ככה, וברווחה מעבירים ככה? למה? יש פה מישהו ממשרד המשפטים?

איך אתם נותנים דבר כזה? לא הבנתי את השאלה, היושב-ראש, ולמה היא מופנית כלפינו. אני מכיר את משרד המשפטים מכל מיני צמתים כשאתם מתערבים בכל מיני נושאים שהממשלה עושה. כאשר אתם רואים אי צדק וכשאתם רואים משהו שלא שוויוני, אתם מתערבים ואומרים את דעתכם, בכל המשרדים. יכול להביא דוגמאות למכביר אבל לא צריך להביא, כי אם אתה במשרד המשפטים, אתה יודע. יש דברים שיש שיתוף פעולה בין הממשלה לשלטון המקומי. נושאים רבים ומגוונים שבהם הממשלה נותנת את חלקה והשלטון המקומי, העירייה או הרשות המקומית, נותנים את חלקם. רק בנושא של שירותי דת השתתפות הממשלה היא הכי נמוכה כלומר ראש הרשות, שיכול להיות גם בקשיים כספיים גדולים, הוא צריך לתת יותר כסף להשתתפות הזו בנושא שירותי הדת ואתם שותקים. אדוני היושב-ראש, אני לא חושב שיש פה סוגיה שהיא בעיקרה משפטית. אני לא חושב שיש פה אפליה. יש פה קביעה. חבל, אתה מסתבך בעצמך.

אמר האוצר קודם שהוא צריך להביא מקורות תקציב. זה הנומרטור. משרד המשפטים אומר שגם צריך נומרטור מצפוני. כנראה התקלקל להם אז הם לא יודעים מאיפה להביא. אנחנו לא חושבים שיש פה סוגיה של אפליה. יש פה בסופו של דבר קביעה. המציאות היא שממשלת ישראל מעבירה כסף לשלטון המקומי, בנושאים שונים. באחד היא מעבירה 75% שזה ברובם, ובאחד שזה שירותי דת

מעבירה רק 40%. זה לא דבר שהוא לא שוויוני בעיניך?

מדובר פה בהחלטת המחוקק, של הדרג המדיני, להחליט איפה מחליטים להשקיע וזכותה של הכנסת לומר בנושא הזה של שירותי הדת: אנו מתקצבים X- - - ינון, אתה הולך במשפט הכי רציני. הוא אומר שהממשלה קובעת מדיניות והיא מחליטה לתת לזה יותר ולזה פחות. מדיניות. כמה מקרים נביא שהם התערבו והממשלה החליטה. אני כבר חוזר. אני מוציא פרוטוקולים אחר כך להזכיר להם את זה. אגב החוק למיטב זיכרוני היה בעבר 66-33, ואחרי זה היה תיקון חקיקה ששינה את החלוקה ל-60-40. היה 60-40 תמיד, כל הזמן. לא השתנה דרמטית. היה פעם שהיה יותר ופחות גם בעקבות דיונים בוועדה אבל התחייבתם שזה ישונה. הבאנו הצעות חוק ואתם התנגדתם. אמרתם שאין מקור. בטח שאין מקור. למה שיהיה מקור לשירותי דת? אני חושב שמשרד המשפטים כמו מקרים רבים בעבר, יש דברים שהוא מתערב ויש דברים שלא מתערב. ברוב המקרים שלא מתערב כשיש אפליה על שירותי דת. זה המציאות העובדתית. בדברים אחרים אתם מתערבים. מה, כרטיס מזון זה לא החלטת ממשלה? אני לא מתכוון לשתוק על זה. מספיק עם הנושא הזה. לא יודע בשביל מה אני היום בקואליציה. אם אני בקואליציה וזה נשאר אותו דבר, אין לי מה לחפש פה. אז תלכו לקואליציה הקודמת שהייתה לכם. אני לא אסכים לזה.

ההשלכה של זה היא חמורה ממש, בנושא הכי חברתי שיכול היות. זה אנשים שמקבלים שכר עלוב, ושקט, דממה. אין כסף. צריך להביא מקור. בבקשה, המשרד לשירותי דת. כפי שאמרתי, לא שינינו את אמות המידה. אולי פה נתייחס אמרת שהיה שינוי אחד, לגבי הגידור, שגם אותו כדאי שתסבירו. חוץ מזה, אם אפשר שתתייחסו לעוד כמה נקודות כי סכום ההשתתפות פה הוא שונה במובנים נוספים ממה שהיה עד היום. מה שהבאתם לוועדה, מונחות בפני הוועדה שתי אופציות. זה לא משהו שנהוג להביא בפני הוועדה אופציה א' ואופציה ב'. ראינו שהתייחסתם לסכום ההשתתפות במצב שבו טרם נחתם הסכם שכר ולסכום ההשתתפות במצב שהוא מגלם את השיפוי שיינתן בגין הסכם השכר, וכשאת מתייחסת לזה, אם תוכלי להתייחס גם היום בחוק יש התייחסות למצב שבו נחתם הסכם שכר, בסעיף 11ה(ב1) לחוק שירותי הדת הייעודיים שמתייחס למצב שבו שונה סכום ההשתתפות בשל הסכמי שכר קיבוציים ואז מעודכן סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד, אז למה נדרשה לכתחילה ההוראה הזו? אני מניחה שבשל הגידור שעשיתם, הטבלה, שבה הראיתם באחוזים את שיעורי ההשתתפות, בראשונה מאז אני זוכרת בהרבה מהשנים האחרונות, הסכומים לא מופיעים בצורה עגולה, כלומר אם עד כה היו לנו שיעורי השתתפות של 40-60, 50-50, 25-75, עכשיו זה גם מופיע באחוזים. איך זה עומד בקנה אחד, והאם זה משנה את המסגרת הכוללת? אם תוכלי להתייחס לכל ההיבטים האלה? וגם מבחינת לוחות הזמנים, כשקובעים את שיעורי ההשתתפות המיוחדים, ההחלטה צריכה להינתן תוך 90 ימים בהתאם לסעיף 11ב לחוק מתחילת שנת כספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי. חוק התקציב אושר ב-24 במאי, אני חושבת. יש עוד זמן שבו ניתן לאשר אנו לא ברגע האחרון, וכל עוד לא אושר במהלך 90 הימים, הולכים אחורה כפי שהוזכר בדיון. האם יש פה עניין של שכר שנפגע? כי לכאורה לא אמור להיפגע השכר כי אנו נמצאים במצב של 1 חלקי 12. לפני שראומה תתייחס אני מבקש לומר משפט אחד, אדוני היושב-ראש.

הצלחנו עם האוצר לקב את הסכם השכר שקיבלו במדינה לרשויות המקומיות ולעובדי המדינה, לראשונה זה חל גם על עובדי מועצות דתיות, אבל את החד פעמי קיבלנו כי ידענו לחלק.

היינו חייבים לתת את האופציה כי אנו לא יודעים מתי ייחתם. אנו יודעים מה סכום השיפוי, אז הבאנו את האפשרויות כדי לא לבוא לכאן שוב. לכן ביקשנו להחיל כבר את הנושא הזה, אם נקבל את הסכם השכר. אבל אם גברתי אומרת שלפי החוק נוכל לקבל את זה גם בלי לתקן- - - אני לא אומרת. אני שואלת איך אתם רואים את זה לנגד החוק. אני גם אומרת שלא נהוג להביא שתי אופציות בפני הוועדה. אנו רוצים לאשר את שתיהן. אין לנו בעיה נוכל להביא שוב, אנו תמיד גם שמחים להיות פה אורחים. השאלה היא האם יש צפי למועד של חתימת הסכם שכר? כי אז האם לא שווה לחכות להסכם שכר? מדברים על סוף אוגוסט אבל כשהמחוקק כתב מה שכתב, 90 ימים, אישור התקציב, הוא דיבר על זמנים נורמליים - תקציב המדינה מגיע לפני דצמבר, מאשרים אותו. זה לא מה שכתוב בחוק. החוק מתייחס ל-90 ימים או מתחילת שנת הכספים או מיום קבלת חוק התקציב השנתי מתוך- - - מתוך הנחה שזה לפני שנת התקציב. לגופו של עניין, אנו נמצאים בסוף חודש יוני כמעט. תקציב המועצות עובד על שנה שעברה בחוסר, אחרי פלאטים,

זה לא מצב נורמלי שאת אומרת שמחודש מאי נביא עוד שלושה חודשים. נמצאים פה ראשי המועצות הדתיות בארץ, שגם יאמרו לכם את הדברים. כל יום לא עוד שבוע או עוד שבועיים - זה הלנות שכר לעובדים, כל יום אין כסף לספקים, כל יום מקוואות שאין איך לשלם את המים שלהם, אין איך לחמם את המקוואות, והמזל שנמצאים בקיץ,

אין קור-חום, זה עדיף. לכן זה לא המצב הנורמלי שהתכוון המחוקק לתת אפשרות ל-90 יום. לכן אני מבקש שזה, אחרי שתקבלי את כל התשובות הנוספות, כן נגמור עם זה היום. בקיצור אתה משבח את משרד האוצר? אני אומר את האמת. אמרנו בוועדת שרים- - - לא אמרתם.

אמרנו שמאוד נשמח להצלחתו של הרב גפני בנושא הזה. מה אני? אני במשרד לשירותי דת? אתה שותף אתנו שם. לכן אמרנו הצלחתך היא הצלחתנו. אין לנו הכישורים שיש לך להביא 250 מיליון, לכן אנו מאחלים לך בהצלחה ותומכים בך. אפשר לדעת למה באשקלון שהיא העיר המטווחת ביותר, למה אתם מטילים על העירייה 75%? זה בסדר? סתם למשל, אחד מיני רבים. התבחינים ואמות המידה. היא עיר מטווחת, עיר שנמצאת במצוקה כל כך קשה שאנחנו מדברים על הטבות מס, כל מיני דברים שצריך לעזור אז אתם הולכים לקחת 75%? הם לא מתלוננים על זה. התלונה היא כללית בארץ, לאו דווקא על אשקלון. פה היה דיון על אשקלון, על באר שבע, היה כסף מיוחד באותה שנה שניתן לעניין הזה כדי שהם יישארו ב-60-40. לגבי אשקלון העירייה לא מעבירה את הכסף למועצה הדתית כבר כמה שנים טובות, מעל 5 מיליון שקל שלא מעבירה למועצה הדתית. אנו כרגע מדברים היום מול העירייה כדי להעביר להם- - - מה הם אומרים? אתם לא שואלים אותם? שואלים אותם. עירייה טובה.

כמה זמן לא מעבירים? בין שנתיים לשלוש. מה הסנקציות של משרד הפנים עליהם? בגלל שאין להם מענק איזון, אני לא יכולה לפנות למשרד הפנים ולקזז להם.

החוק מאפשר לי לפנות לממונה על המחוז שיכניס את ידו לכיס. לא עשה זאת מעולם. אין לנו כסף באמת לגבות את הכסף אלא אם כן נלך לתביעות משפטיות. אבל פעם שעברה בדיון הקודם שהיה לפני שנה הנושא הזה עלה, ואמרו שמורידים ומקזזים ואין הרבה כאלה, ואם אין לה מענק איזון, נשארת ככה? אנו פונים למשרד הפנים. משרד הפנים לא פונה לממונים על המחוז. התחלנו תהליך של שיח מול הרשויות המקומיות בשנה וחצי האחרונות. אנו מגיעים איתם להסדרים שיעבירו את הכספים למועצות הדתיות דרך- - - ולא דרך התקציב השוטף לבניית מבני דת לפי הצורך של המועצה הדתית. כרגע המועצה הדתית אשקלון יש לנו טיוטת הסכם על החוב. זה אשקלון. אתה יודע כמה ערים לא מעבירות את הסכום שצריך להעביר? אתן מספרים. אחרי הגידול של 2019 נוצר לנו כמעט 66 מיליון שקל חובות של רשויות מקומיות. זה המון כסף. הגידול היה 100 מיליון שקל, מתוכו 66 מיליון שקל זה חובות. היום אנו עומדים על בין 10 ל-15 מיליון שקל חובות. כולם לא נמצאים במענקי איזון? קודם כל, ברגע שאתה הולך למעגל של קיזוז, הוא לא ייגמר לעולם כי ברגע שאתה מקזז לרשות המקומית, היא לא תעביר לך את השוטף, תלך שוב לקיזוז. הגישה שלנו במשרד זה כן לייצר שיח ולהבהיר להם שהאינטרס משותף. התושבים הם אותם תושבים והם גם צורכים את שירותי הדת וראש העיר צריך להבין את זה. החוב שירד מ-66 מיליון שקלים זה בגלל שהמשרד עמד בראש החץ, הלך לראשי רשויות, הלך לעיריות, לגזברים, הסביר להם שזה אינטרס שלנו כי אם ראש המועצה הדתית נמצא בשיח לא טוב עם ראש העיר- - - היום זה עומד על 66 מיליון היום סך הכול כמה? 10 מיליון. תוך כמה זמן הורדתם את זה? מ-2019 עד 2022. כלומר 10 מיליון נמצאים עדיין בבעיה. אבל יש לנו מתוכם מועצות כמו אשקלון שאין לנו איך לגבות את הכסף. החוב של אשקלון למעלה מ-5 מיליון. יש לנו טיוטת הסדר איתם. אנחנו כרגע בשיח.

להיסגר. אגב את הבעיה הזו ספציפית יש לפתור אחת ולתמיד. זה שתי בעיות. גם את הבעיה הזו יש לפתור אחת ולתמיד כי עכשיו תאפסו את ה-10 מיליון האלה ואז יבואו שוב רשויות. אותו גלגל. אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. לא בהנחתות. אבל זה עוזר? אבל אנחנו לא מייצרים חובות חדשים. האם אתם לא חושבים שייווצרו חובות חדשים? נאמר, מ-10 מיליון האלה, אם אנחנו באים עוד שנה, את אומרת לי: אנחנו מאופסים או מקסימום 5 מיליון לצורך העניין? הרב אזולאי, זה מתחבר מה ששאלת כן, ככל שאנו מגיעים מאוחר לאישור התקציב, הווה אומר שהרשויות כבר אישרו תקציב לעירייה. אין להם כרגע אפשרות כרגע להביא לנו את ההשלמה של התוספת. אם מיכאל וראומה היו הולכים לפי אמות המידה על לחיצת כפתור וכאן תשובה ליועצת המשפטית, למה יש אחוזים שונים. אם היינו הולכים לפי הנוסחה, היית מגלה פתאום שרשויות מקומיות קפצו ב-15% וב-20%. זה אירוע בשבילם, ואז נצבר חוב, עד סוף השנה הוא לא יכול לשלם כי כרגע אין העברות תקציביות בעירייה, אין תקציב עירייה, הוא צריך לשלם רטרואקטבית. בא המשרד ואמר, אנחנו עושים משהו שונה כדי שלא יהיה מצב שמי שקפץ לו, יקפוץ לו ל-20 - לא יותר מ-5%. גם האירוע מול הרשויות יהיה אירוע קטן. ב-2019 כשהכנסנו לתקציב פתאום 40 ועוד

בסך הכול נוצר אירוע של 100 מיליון, פתאום הרשויות קפץ להם ההשתתפות במיליון וחצי,

זה עשה כאוס בכולם, צבר חוב של 60 מיליון, ואנו עד היום באירוע הזה. לכן ביקשנו שזה לא יהיה יותר מ-5% עלייה. לכן נוצרו האחוזים האלה שאינם עגולים. זה כל הסיפור בגדול בדבר הזה. אתה אומר, אז לא יהיה הכאוס של ה-100 מיליון, זה מה ששאלתי ומיכאל ענה לי הוא אומר שזה יכול להיות גם בהעברה הבאה. אז זה לא יקרה ב-100 מיליון אלא ב-50 מיליון,

אני שואל, האם אין שוט אחת ולתמיד שלא יגיע למצב הזה? למה בתקציבי חינוך זה לא קורה? כי הכול עובר דרך העירייה. פה זה גוף

גם לעירייה יש כל מיני חברות כלכליות שמעבירים לשם כסף. כי בחינוך הממשלה נותנת 75%. פניתי לחשכ"ל ולאגף התקציבים, שעם כל הכבוד לעיריות בלי מענקי איזון, יש להם מספיק כספים שמקבלים ממשרד התחבורה, ממקומות אחרים. תנו לי לשים שם גם את היד, לקחת להם, לאו דווקא ממשרד הפנים מענקי איזון. פנינו גם לחשכ"ל וגם לאגף התקציבים במסגרת דיוני התקציב,

בערים שאין להם מענקי איזון, אבל עדיין מקבלים כספים ממשרד התחבורה, ממשרדים אחרים, שדרך החשכ"ל נוכל לשים שם את היד. לצערי לא קיבלנו שיתוף פעולה. נשמח לעזרה מכם בנושא הזה שנוכל לשים את היד גם על כספים לעיר גדולה שאין לה מענקי איזון ולקחת משם את הכספים. אנו היום במשרד הפנים כן מקבלים שיתוף פעולה מלא על ערים שיש להם מענקי איזון, אנו יודעים לגמור חובות מאוד מהר. כל החובות הגדולים נמצאים בערים שאין להם מענקי איזון ששם אנו בבעיה. כאן הפתרון הוא באוצר אצל החשכ"ל באגף התקציבים. שלומית, כשנצביע, אני רוצה שנצביע על הדבר הנכון. לא יודע מתי נצביע. שלומית, שתי האופציות שמונחות פה בפני הוועדה, כפי שאמר המנכ"ל, הראשונה לא לוקחת בחשבון את הסכם שכר המסגרת כי כרגע לא נחתם. כשהכנו את האופציות וישבנו עם נציגי השרים, ההסכם היה אמור להיחתם עד 30.6. לא ידענו מתי הוועדה תתכנס ותצביע. נכון להיום כפי שאמר המנכ"ל, הממונה על השכר צופה שזה יקרה רק לקראת סוף אוגוסט. מאוד חשוב לנו כן לאשר נכון לעכשיו את תקציב המועצות הדתיות כדי שהמועצות יוכלו לעבוד בתקציב מלא עם תוכנית עבודה ללא פלאטים. כרגע הם מקבלים את תקציב 2022 שהיה נמוך, וכולל בתוכו פלאט של 12.5%, שזה פוגע להם בתפקוד השוטף. לגבי הגידור, המטרה הייתה למנוע זעזועים גם עבור הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות אישרו תקציבן לשנת 23' בנובמבר שנה שעברה. אנחנו נצטרך להצביע על שתי אופציות?

כיוון שהסכם השכר לא צפוי להבנתי מכם להיחתם לפני אוגוסט, הם מבקשים להוריד את אופציה ב'. נגיע שוב כשיהיה הסכם שכר. חשוב שהוועדה תדע שזה קיים. בבקשה. נגיש לוועדה פעם נוספת את האופציה השנייה. כאמור, כדי למנוע זעזועים אל מול הרשויות המקומיות בעקבות מה שהיה ב-2019- - - למרות שזה לא חדש. זה משהו שאני לא מכירה 15, 16 שנים אחורה- - גם ב-2018 האחוזים היו לא שלמים. זה אושר ופורסם ברשומות.

מה שאושר היה תיקון חקיקה שקבע בהוראת שעה שלא יהיה אישור ועדת כספים כי זה בא אחרי תקציב ולא הספיקו לאשר את זה במועד. ועדיין זה היה חלקי אחוזים. מה שעשינו פה אמרנו שבמקום שרשות מסוימת תגדל באחוז ההשתתפות שלה- - גם אז היה גידור? שם היה משהו אחר. זה היה הקטנה של המדרגות. פה גידרנו את השינוי כדי למנוע את הזעזועים כי ידענו שהתקציב יגיע במהלך השנה ולא רצינו לפגוע ברשויות המקומיות ובתקציב שלהם. עמדנו במסגרת הכללית במגבלה של 40-60, עמדנו במגבלה של 25-75, אלה שתי המגבלות שמטיל עלינו החוק אבל כן גידרנו את השינוי למי שעבר את ה-5% - גידרנו את זה. את רואה פה חלקי אחוזים כי היינו צריכים לעשות חתירה למטרה כדי לעמוד ב-40-60. חתירה למטרה זה משהו מתמטי אם אחד ירדה ב-5%, גם השנייה צריכה, אבל זה צריך לעמוד באלכסון מסוים. האלכסון של 40-60 חייב להתקיים. היא תרד ב-4.7 כדי לעמוד באלכסון של 40-60. אדוני היושב-ראש, יש לזכור שאנו נותנים למועצות הדתיות את התקציב כשאנו לקראת סוף שנה כבר. ככל שניתן להם יותר מאוחר יהיה להם קשה יותר לממש אותו. אנו לא רוצים שהכספים יעמדו ללא- - - אני מכיר גם את הטיעון הזה.

חבר בחבר המועצות הדתיות. כבוד היושב-ראש אמר את הפתיח שלו כל כך יפה לגבי המועצות הדתיות,

איך נשמעות בארץ ואיך מתייחסים אלינו. כפי שידוע לך, גם המנכ"ל פה לקח את הנושא ברצינות עם כל אנשי המקצוע. אנו עומדים במצב שאתמול התחננתי לראש העיר על תשלומי מים. אין להם מה לעבוד. אי אפשר לפתוח את המים. המצב באמת קריטי. כל יום שעובר, זה נזק אדיר לסדר אותו. שוב, זה בעיה תדמיתית, ושוב אנחנו לא משרתים נכון. הנושא מאוד קריטי. וגם הלנת שכר, מי כמוך יותר מה זה הלנת שכר של כל יום. ראומה, יש הלנת שכר?

שאלתי את אנשי המקצוע. אנחנו מקבלים פניות ממועצות דתיות להקדים תשלומים כדי שיוכלו לעמוד בכל התשלומים הנדרשים לפי החוק. אני מבקש לסכם את הדיון. אני לא מקבל את הטיעון הזה. אתה יושב-ראש סיעת ש"ס

בכנסת. הודענו ביהדות התורה שמחר, ביום רביעי, לא נצביע עם הקואליציה כי לא עומדים בהסכם הקואליציוני. אני מוסיף את הנושא הזה של המועצות הדתיות. מי שמטפל בזה זה השר אמסלם. אני הולך להגיד אני מבקש את הנושא הזה שהתחייבו בהסכם הקואליציוני. לא יכולים להביא לי עכשיו לוועדה שאני אהיה זה שאתם על 60-40. לא יהיה דבר כזה. מחר יש לנו הדיון הזה. יכול להיות שמישהו אחר יבוא לנהל את הדיונים פה. יכול להיות שאנו לא נמצאים בזה. לא אסכים ל-60-40. האפליה הזו תיפסק. אני הולך להגיד את זה. זה יהיה אחד הטיעונים שלי בעניין שהעלינו. פינדרוס הוא יושב-ראש הסיעה. הוא העלה את זה בפני אופיר כץ, העלה את זה בפני השר דודי אמסלם. עולה גם העניין הזה. לפי זה נחליט מה שאנחנו עושים, אז ההבדל בין להצביע היום או להצביע שבוע הבא מתי שנצביע על זה, בקרוב, הוא לא משנה דרמטית שום דבר. אני מכיר את הטיעונים האלה. אני לא מנכ"ל המשרד לשירותי דת אבל אני מכיר. רק אחדד, גם אמר המנכ"ל גם אצלנו זה בהסכם הקואליציוני וגם אנו נבהיר זאת. אני מדבר העל הסכם הקואליציוני שלכם. אדוני היושב-ראש. אל תבקש שאצביע כי אני לא רוצה לסרב לך. אני רוצה לומר לך, אני הרבה יותר ממבקש - מתן כהנא קיבל אחרי שבוע את ההצבעה הזו. גם אני מבין דבר אחד או שניים בהליכי חקיקה, גם תקציבים. גם אתה יודע שגם אם דרישתך ביום ראשון הבא תתקבל- - - לא ביום ראשון הבא. אבקש את זה מחר. לא, בוועדת שרים. אם זה מתקבל אין בעיה ואפשר ללתת. גם אם תתקבל היא תידון וייגמר שם הסיפור עוד חודש וחצי או חודשיים. אנו נאשר את זה עוד קודם. וגם אתה יודע שההצבעה של היום אינה מייתרת את הסיפור של הצעת החוק. מה שכן, אין לי מושג מה אתה שומע כאן. חברי הוועדה, אי הצבעה עכשיו כל יום זה ספקים אני לא מכיר את הפוליטיקה, אני שמח שאתה מכניס עוד סעיף מחר לדרישות שלכם. למה שלא נצביע? למה בשירותי דת הממשלה נותנת 40%? למה בשירותי חינוך היא נותנת 75%? למה בשירותי רווחה

למה בתחבורה 75%?

זה שירותי דת שהמדינה מתייחסת לזה כמו סוג ב'? זה עלה פה עשר שנים לדיון. הבאתי ביום ראשון הצעת חוק לוועדת שרים, דחו את זה בשבוע. למה זה שונה? אני מסכים אתך אבל רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע מה אומרים לך,

יש עובדים היום שלא מקבלים שכר. יש ספקים שלא מקבלים שכר. אני מבקש ממך שוב כן להצביע. זה קריטי מבחינתנו.

אני חושב שלא מגיע לנו או למשרד. אתה תמיד דוגל בהצבעה ואז לתקן את הדברים בהמשך. תמיד עושים את זה בוועדה הזאת. אפשר לדעת את ספר ההיסטוריה שלי, איפה זה התמיד הזה? מאז שאני בוועדה כשיש נושאים שמעכבים כסף מאנשים, אתה בדרך כלל מצביע ואז אומר: נתקן בהמשך. שמעת את נציג האוצר.

כולם באותו צד אבל אגיב לך כי קיבלתי ביקורת עליי שאנו לא מציעים ואנו אלה שמעכבים את המשכורות.

אם לא תצביעו התשובה היא כן. שמענו פה מראומה שאומרת דבר פשוט אין פה הלנת שכר. בוא נשים את הדברים על השולחן. אל תגיד עליי שאני פוגע. ספק שלא מקבל 10 חודשים משכורת, דופק את האנשים שלו, זה כן הלנת שכר. הם היום לא מקבלים משכורת? מה יקרה אם עוד שבוע או שבועיים יקבלו? בשבילנו זה כמנוף לחץ. אני בעד שיצביעו אתמול, לא היום. שנעבוד עם תוכנית מאושרת. אני סיימתי את הדיון בעניין. בשבוע הבא נצביע. בבקשה, ביקשת לדבר. זה מאבק ארוך שאתה מנהל אותו, ואנחנו כמובן איתך, כל הצד הזה של השולחן. אנו מסכימים שהמאבק שלך צודק אבל אנחנו באמצע שונה. חודש יוני לקראת סופו. יש אנשים ועובדים וכפי שציין יושב-ראש המועצה הדתית, המאבק שלך צודק, כל הצד הזה של השולחן איתך במאבק. יושב-ראש המועצה הדתית שדיבר פה, לא יודע מחר בבוקר לפתוח את המים. אם הייתי עושה את הישיבה עוד שבוע? תעשו לי טובה. אני מסכים. יש דברים שהם בנפשו של המשרד, בנפשו של המנכ"ל. צריך לראות איך אנו פותרים את זה. האוצר בא אליי אתמול ואמר לי: זה בנפשו וזה בנפשו. אם הייתי עושה את הישיבה הזאת בשבוע הבא, הכול היה בסדר? לא לאפשר לי את היומיים להילחם על זה? אתם בסדר? אנחנו איתך במלחמה. אז תאפשרו לי להילחם, לפחות לעשות משהו. לא שאנחנו יושבים פה הדתיים כמו לא יודע מה ומקבלים את כל הגזרות שלהם. הישיבות עד רגע זה לא קיבלו כסף. שקל לא קיבלו. לא יודע למה אנו בקואליציה הזו. אתם באים מועצות דתיות, מקבלים אפס לעומת מה שמקבלים אחרים. אני אפילו לא יכול לעשות מחאה. אם אני עושה מחאה אתם אומרים שאני מעכב משכורות. כאילו נולדתי אתמול. הדיון הסתיים, כנראה נמשיך בשבוע הבא. הישיבה ננעלה בשעה 12:34.